הישיבה כרגע היא על הרוויזיה שהוגשה על ידי אלי אבידר וכל הקבוצה, ואני אבקש מקארין לנמק אותה. ביקשתי רוויזיה על ההסתייגות, כי עדיין לא נחתם החוק. אני יכול להגיש רוויזיה על ההסתייגות שלי.

ודאי שכן. הוועדה כבר הצביעה על החוק עצמו, ולכן בקשות הרוויזיה.

אל תעזור. לא זימנתם אותו. אל תעזור. אל תפגעו לו בזכויות, הוא חבר כנסת. ההנמקה בהסתייגויות הייתה ביום חמישי שעבר.

אתמול הגשתי הסתייגות דרך המייל. אין אתמול, כבר עבר הזמן. כל עוד החוק לא הוצבע.

אזולאי, דקה.

עם כל הכבוד ידידי - - - כבוד מנהל הוועדה, אני רוצה להבין. תקשיב. אנחנו קודם כול כינסנו עכשיו את הישיבה על הרוויזיה. אנחנו נצביע על הרוויזיה ולאחר מכן נדבר והטענות שלך ייבדקו. זה הכול. ואני מבקש לא להפריע לי.

יעקב, אל תיקח את זה למקום - - - לא. מותר לנו. זאת העבודה שלנו, עם כל הכבוד. תקשיב, לי - - מה זה להפריע. - - לא הייתם בדיון שבו העליתי את הנושא הזה. הנושא הזה עלה, וגם שאלתי את היועץ המשפטי, את גור, ואני מבקש לקרוא לו.

הנושא של ההסתייגות שלי לא עלה. זה לא של משה ארבל. אין לנו הסתייגות כזאת. אדוני יבדוק את עצמו. מה יבדוק? הוא יודע שהוא שלח. אין לנו הסתייגות כזאת. "אלי מרכז הקואליציה", דקה. קארין, בבקשה. תצטרך להכניס את משמר הכנסת לשים לנו יד על הפה. יעקב, אנחנו יכולים לדבר. זה הדבר היחיד שנותר לנו.

בבקשה, קארין, לנמק שתי דקות בבקשה את הרוויזיה. אדוני, אני רוצה לפתוח במחאה. אם יש חבר כנסת שהגיש הסתייגות, והיא לא נשמעת, זה דבר שהוא לא תקין.

לא תקין אם מישהו הגיש הסתייגות ולא דנים בהסתייגות שלו.

קארין, אני מתפלא עלייך, אני אגיד לך למה. אני סומך על אנשי המקצוע שנמצאים פה. בסדר, אני רק אומרת.

קבענו בשבוע שעבר. אדוני מנהל הוועדה,

גם בשבוע שעבר שלחתי הסתייגות ולא הזמנת את חברי הכנסת, מגישי ההסתייגות. כן הוזמנתם באמצעות - - - לא נכון.

אני לא רוצה לתת לעצמנו מחמאות, אבל אנחנו אחת הוועדות היותר מסודרות - - - - - - חברים, נא להירגע ולהרגיע. הוועדה הזאת עובדת בצורה מסודרת, יש לה אנשי מקצוע נהדרים, גם בתחום הניהול, בראשותו של אסף, וגם בתחום המשפטי. אין דבר כזה שמגיע לכאן משהו ולא מטופל כחוק, כפי שצריך. כל הסתייגות הייתה כאן, הונמקה פה, לא הגבלתי אפילו את זמן ההנמקות. חבריי - - - אבל לא הזמנת.

אדוני לא בדק כנראה ולא עקב אחרי דיוני - - - עקבתי. אני מבין שבקואליציה יש מפלגות שחשובות פחות.

הוא לא עקב אחרי הדיונים. תאמין לי, אני רואה אותך, אני רואה את אהרון רודף שלום ואוהב שלום. לפחות הקנס ירד ל-300 שקל. אני רוצה להבין, בקואליציה יש מפלגות שחשובות פחות?

מילה אחת לא יצאה, לא ממך ולא מיושב-ראש התנועה שלך, על הנושא הזה. אתה מדבר? אתה רוצה לקחת את הכותרת, רוצה לדבר קורונה. אשר, אל תעשה כותרות על הגב שלנו. אל תנסה לעשות כותרות - - - אף אחד לא בא לעזור. - - - של מי שדואג לקורונה. אנחנו נמצאים בכל מקום ובכל דרך - - ותלמד,

להגיש - - - - - אנחנו לא נמצאים פה ומנסים לקחת קורונה בכוח. אנחנו לא במקום הזה. יגיש, אדוני - - - אנחנו לא במקום הזה.

כמו שארבל רצה - - - אדוני - - - הגיע הזמן, יעקב, לנשק יום הדין, של גפני - - - - - - לא את הכותרת אני לא אתן לזה לעבור. בסופו של דבר זה עבר עם 500 שקל, עם פגיעה באזרח. אז לא - - - לצעוק כותרת, עם כל הכבוד לך. יגיש אדוני הסתייגויות ובזמן. יעקב, הגיע הזמן לנשק יום הדין.

נשק יום הדין, של גפני. ידאג עם צוות לשכתו שזה יעבור. הגיע הזמן שנעבוד באמת ולא רק כותרות. תפסיק. אל תדבר לא עליי ולא על היושב-ראש ולא על אף אחד מאיתנו - - - למען ישראל. תיכף מאגודת ישראל ינזפו בך ויגידו לך, "איפה הכרת הטוב"? מאחר שאני מכבד אותך - - - זה השלב שהם נוזפים בכם, בש"ס הכרת הטוב.

מאחר שאני מכבד אותך, גם לך אני לא אענה על זה,

בהזדמנות אחרת. בבקשה, קארין. אף אחד לא מפריע לקארין לדבר. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מי שבא אחרי שישה דיונים שהיו פה, מגיע עכשיו להגיד: נזכרתי במשהו מההתחלה - - - איפה הכרת הטוב - - - עם כל הכבוד, אנחנו עדים בעוד דברים לדיון על ההסתייגות,

בדיון שלך אמרתי לך את מה שעלה. וגם ראש המל"ל, אם רצה להעיר הערות על החוק, היה צריך להגיע לכאן לוועדה ולדבר.

הוא שולח פתקים - - - אדוני לא ילמד אותי לנהל את הוועדה. ראש המל"ל היה צריך להתנהג כמו כל נציג ממשלה אחר, להגיע לכאן כמו כולם. הוא מעלינו, ראש המל"ל. מתי תבינו? אלי, אני לא רוצה להגיע לקטע שאני מבקש ממך לצאת. יעקב, זה מה שנותר לנו לדבר. אתה לא תעצור אותנו. אנחנו נצעק מחוץ לדלת.

אדוני היושב-ראש, החוק הזה הגיע לפני מספר ימים. בתחילת הדיונים שמעתי הצהרה שלך, אדוני היושב-ראש, אפילו לא שלי, שבאה ואומרת שאין מקום במשבר כלכלי כזה להעלות את הקנס ל-500 שקלים. בעניין הזה, אני חייבת לומר, שלא היו הבדלים בין הקואליציה לאופוזיציה בדיוני הוועדה. כולנו פה אחד הסכמנו שאין מקום להעלות את הקנס. אני חוזרת ואומרת, הממשלה מתנהלת בכאוס. במקום לטפל בדברים הבוערים, הם יורים באוויר בלי מטרה. כך הדבר התנהל בחוק איכוני השב"כ, כך הדבר מתנהל בקנסות בגין אי-עטיית מסכה. אני אומר לאדוני: הבוקר התפרסם שבחולון היה מקרה שהמשטרה פוצצה במכות אזרח והפעילה טייזר. לאן הגענו, אדוני? אז למה אף אחד מכם לא הצטרף לדיון כשעשו את זה לתינוקת במאה שערים,

אתה תהיה בשקט. לא שאלתי אותך.

אני מחזק אותך. כבר לפני חודשיים ביקשתי ממישהו מכחול לבן או מיש עתיד להצטרף,

אני לא כחול לבן, התבלבלת. גם מיש עתיד, עוד יותר. תפנה לחברים שלך בקואליציה. רבותיי, אין פה בעניינים האלה אף אחד. כולנו נגד אלימות של שוטרים - - - זה לא ייאמן שהוא לא נותן לי להשלים משפט. אני אתן לך, ודאי. לא אתה, קרעי. למדתי ממך. מותר לו לומר איזה מילה, לכולנו קורה שאנחנו אומרים מילה אחת. אנחנו כל הזמן חרדים לכך, מעבר לזה שאנחנו חרדים, אנחנו גם חרדים לכך שההוראות שמחלחלות לשטח יהיו נכונות, ושהשוטרים יעשו את שיקול הדעת הנכון. אני לא יכול להכתים בזה את כולם, לא את כל השוטרים, אבל ראינו דברים מזעזעים בכל מקום, גם במקומות חרדיים וגם במקומות שאינם חרדיים,

ולצורך זה גם עשינו תיקונים ונתנו את האפשרות, ביקשנו וחידדנו את העניין הזה של הכשרה של השוטרים והפקחים, ואני מאוד מקווה שהדברים האלה לא ישנו. אני אומר לאדוני, אנחנו עדיין חושבים שהנושא של הפרטת השירות של השוטרים לפקחים הוא דבר שלא יעלה על הדעת. הוא דבר שגם משרד המשפטים לא אוהבים. יש פה - - - אוקיי. רק שנייה, אדוני.

יש פה הלחצה מיותרת בכיוון הלא נכון. הגיע הזמן לטפל במשבר. לא בסימפטומים שלו, אלא במשבר עצמו. יש כאן ממשלה שהכנסת מנג'סת לה. הם מאשימים את הכנסת במקום להאשים את עצמם. אני קוראת לך, אדוני, לפעול בהגינות וביושר. אמרת ש-500 שקל זה יקר מדי. לא שמעתי שהשתכנעת שפתאום זה סכום סביר. נכון. אני יודעת, אדוני, שיש רוב בוועדה לסכום נמוך יותר. אני קוראת לך: זה המקום שלנו. אנחנו נבחרנו לא כדי לשרת את ראש הממשלה, נבחרנו כדי לשרת את הציבור. אני קוראת לך - - - תודה.

תסיימי, כי אני רוצה להתקדם.

תן לי לסיים. בבקשה. אני קוראת לך וליתר החברים בוועדה: הוועדה היא לא שטיחון, אף אחד לא בא לשכנע אותנו, רק ירו עלינו: ככה אמרו, ככה השר אמר, ככה ראש המל"ל אמר. מישהו שכנע אותנו? איתן, אתה השתכנעת? אני יכול לענות? לא, אני לא סיימתי. זה כבר ארבע דקות. תקשיב לי.

אם הייתי יודע שאתה קוטע אותה, אני הייתי מנמק,

היית עושה את זה קצר. אין לי קול לצעוק.

אני לא צועקת.

יש לי מגביר קול, אבל אני לא צועקת. אני לא מתווכחת עם אנשים. תן לי רק לסיים מה שיש לי להגיד. בבקשה, אבל תחתרי לסיום. הנושא הזה הוא בנפשו של כל היושב סביב השולחן. אין פה מישהו שלא רוצה לטפל במשבר הזה. אין פה מישהו שחושב שבריאות הציבור זה דבר לא חשוב. יש כאן מחלוקת. אגב, אני לא בטוחה שהיא מחלוקת כאן בשולחן, היא מחלוקת בין הכנסת לבין הממשלה איך צריך לטפל במשבר. הטיפול המוצע על ידי הממשלה הוא לא טוב בעניין הזה. אני לא מתייחסת לדברים אחרים כרגע. בעניין הזה של המסכה, אין פה טיפול אמיתי. איתן, אני יודעת, זה מפריע לך, אבל תיאלץ להיאזר בסבלנות. אני אומרת לך, אדוני: הגיע הזמן שהוועדה תשמיע את קולה ובקול ברור וצלול. 500 שקל בתקופת משבר כלכלי, זה דבר שלא יעלה על הדעת. תודה רבה. אמרתי בפתח דבריי בישיבה הקודמת - - - אפשר להגיד עוד משהו?

והסברתי את הדברים - - - משהו קטן. אלי, אני מבקש. אני רוצה להצביע. אנחנו דיברנו. נתתי רשות דיבור לכולם. זה לא הולך באופן רגיל בכל המקומות, בטח לא כשזה רק הצבעות. הסברתי את דבריי ואמרתי קודם. הנפתי דגל בעניין הזה. לצערי הרב במפלגות הקואליציה אף מפלגה מהקואליציה לא הרימה את הדגל הזה בסופו של דבר. כי מה אכפת להם האזרחים? סליחה, אל תעזרי לי. לא הפרעתי לך. שמעתי את חששותיהם של ראש המל"ל ושל אנשי המקצוע, לאו דווקא האנשים הפוליטיים.

לא אמרתי שהשתכנעתי, כי אני הצעתי

אבל בסופו של דבר גם התיקונים שאנחנו עשינו, ואחד בעזרתך,

שהיה חשוב מאוד, וגם התיקון שהתשלומים לא יעלו דווקא פה בעניין הזה. לצערי הרב מתוך שלושה שניים השגנו, ועכשיו אני מעלה - - - מה עשו לכם - - - דקה. דקה. אני מבקש. זה לא נכון שכל סיעות הקואליציה לא תמכו בדבר הזה.

בסופו של יום - - - מה עשו לכם גדולי התורה שהחלפתם אותם עם נתניהו?

אני מעלה להצבעה את הרוויזיה.

מי בעד הרוויזיה, ירים את ידו בבקשה. מי נגד הרוויזיה?

הרוויזיה ירדה. תודה רבה לכולם. אני נועל את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 10:29.